שלום לכולם. אנחנו בדיון לתקצוב הפיילוט לקוצב וגאלי המיועד לחולים עם דיכאון עמיד. אבל בטרם נתחיל בנושא הזה, ביקשנו תמונת מצב קצרה בנושא הקורונה במדינת

הנתונים שלנו מראשים שה-B5 הוא כ-50% מהתחלואה בישראל. על כמה מאומתים אנחנו עומדים היום? אתמול היינו ב-5,020 אבל שלשום עברנו את ה-10,200 מאומתים. גם כאן נדגיש שזה מוטה לפי האנשים שבאים להיבדק.

וכן, גם מה לגבי נתב"ג? האם אנחנו מחייבים מסכות בטיסות?

אנחנו עושים בדיקות, בדיקות מהירות? איפה עומדת המדיניות היום של

אם היא מיובאת, יש מציאות לעשות

בנתב"ג, בנחיתה לפחות, או שאנחנו לא מעוניינים בזה? אנחנו מדווחים על הרבה בני נוער שחוזרים ממסיבות,

ומגיעים לכאן חולים.

ככלל אנחנו מדברים על תחלואה קלה, פרט לאוכלוסיית הסיכון. אנחנו חושבים שבשיקולים כרגע של לחיות לצד הקורונה לא מצאנו לנכון לחייב את כלל אזרחי ישראל שחוזרים מחו"ל לעבור

השאלה למה אין מידת התמגנות כזאת,

לפחות כדי להסביר לאנשים שאנחנו בעלייה חדה בתחלואה. אמרתי אתמול לאנשים על כמה עמדנו שלשום ולפני יומיים בתחלואה, והם התפלאו. אנשים לא ידעו שאלה הם הנתונים. לכן אני חושבת שצריכה להיות כאן אחריות, וכדי שנעביר אותה לפרט האחריות צריכה להיות קודם כל שלנו.

הקודם לאו דווקא יש לזה ערך משמעותי לבריאות הציבור. אנחנו יוצאים למסע הסברה גם בדיגיטל וגם ברשת וגם בטלוויזיה בשביל בהחלט להסב את תשומת לבו של הציבור לעלייה שקורית כאן בקורונה ולחובה של כולנו להגן בעיקר על אוכלוסיית

בטח מתוך מקום של מוגנות הציבור במקומות ציבוריים שאולי הם מסוכנים ועלולים להיות מסוכנים לבריאות הציבור.

המועצה הלאומית למניעת אובדנות הגדירה כי הטכנולוגיה מיועדת לחולים קשים שטופלו בתופעות והוכיחה שהיא מפחיתה מקרי

ואני רוצה להגיד לך כמי שמלווה את ועדת הסל כל כך הרבה שנים,

נתונים הרבה יותר נמוכים נכנסו תרופות וטכנולוגיות לסל. ואני מדבר עכשיו על דרך המלך של תקצוב תרופות בישראל, סל התרופות. נקודה שלישית, גם הממשלה, גם ועדת

שום מחלה אחרת שמתוקצבת בסל בדרך פיילוט או לא פיילוט החולים לא מחכים חצי שנה לטיפול מציל חיים. זה לא היה מעולם בישראל. ואני חושב שזו עוד דוגמה קיצונית במיוחד,

אגיד שתי מילים על הטיפול. הטיפול הוא מוכר ומוכח ויעיל לחולי

יש לנו פה אפשרות להוציא אנשים ממעגל של ייאוש, ממעגל שהם אומרים: כבר שום דבר לא עוזר לי, לא שווה לי להמשיך לחיות כך אם זה מה שזה אומר.

לא שווה לי לחיות כך.

שוב, הסתייגות מדעית, קשה מאוד להוכיח ירידה באובדנות, כי אלה מקרים בודדים וקשים

אם אני מסכם, באתי לכאן ועליתי לירושלים בשביל להגיד רק שלוש מילים: תנו לי לעבוד.

בחולים שלי כמו שאני יודע.

הכסף קיים, האגף לבריאות הנפש במשרד הבריאות עשה את העבודה,

קשה לי להבין איפה זה תקוע,

למה הפיילוט לא יוצא?

המקצועיים יתייחסו. אני באופן אישי חושבת שפיילוט זה נחמד, אבל הפיילוט באמת הוכח בעולם.

אני חושבת

כן, עשרה ימים זה הזמן המינימאלי. ואז אנחנו מאשרים את זה, הפיילוט יוצא לדרך. זאת אומרת שגג עוד שבועיים וחצי והיום אנחנו עתידים לצאת לדרך והדבר הזה אמור להיות מאושר.

רק בהסתייגות שהמרכזים צריכים להיות מאושרים במקביל. אם תגדירו מרכז אחד, יהיה מרכז אחד. אם שניים, יהיו שניים. אבל בואו לפחות נאפשר לאנשים האלה לקבל את הטיפול שהם זקוקים לו. אני חושבת שלא צריך ארבע כתבות של הכתב רן רזניק ב"ישראל היום" על עמוד גדול כדי להבין שצריך להתקדם בנושא הזה. אנחנו מסכימים ואנחנו נעבוד כדי שבאמת הפיילוט יצא לפועל בהקדם האפשרי. נמצאת תמי בזום, מעמותת לשמ"ה. בבקשה. שלום. תודה שקיבלתי זכות דיבור. אני מתרשמת שהדברים זזים יותר מהר וזה חשוב, אבל רק לסבר את האוזן. אנחנו עמותה של מתמודדים, פונים אלינו מתמודדים כל הזמן. פנתה אלי אימא לא מזמן שהבת שלה בת 20 היא אובדנית, עברה אשפוז והאשפוז לא עזר. יש לה סל שיקום, זה גם לא עוזר. היא עושה DBT שעתיים בשבוע, אבל ההורים שלה שומרים עליה 24/7 בחדר כדי שלא יקרה לה שום דבר. כל יום שחולף זה יום שהוא אסוני להרבה מאוד אנשים. תודה. האם זאב פלדמן איתנו?

בטיסה. טיסה טובה ונעימה. לעניין הזה אני רוצה לצרף את יובל הראל, נמצאת בזום. את ממתינה לקוצב וקיבלת סירוב מקופת חולים מכבי. זה לא רק ממכבי, יש את זה בכל הקופות. אנשים יודעים שיש פיילוט של משרד הבריאות שהיה אמור לצאת. ראשית, יישר כוח על החשיפה, זה בוודאי לא פשוט וזה בוודאי מאוד משמעותי ומאתגר. אבל פה בוועדה עולים מתמודדים יום-יום,

ואנחנו מקבלים את זה באהבה ובאמת אומרים לכולם שהיום המציאות הזאת היא מציאות שצריך לדבר אותה ולדבר עליה, ושבסך הכול אתם לא לבד ואנחנו נמצאים כאן בשבילכם כדי לנסות לסייע ולעזור. יובל, ספרי לנו קצת ונראה איך אנחנו יכולים גם לעזור לך ולשאר המתמודדים.

באמת תודה לרן ולכל מי שעושה הכול כדי שבאמת זה יעבור. זה לא מובן מאליו, בטח לא במחלות שקופות. אני סובלת מדיכאון עמיד מז'ורי מגיל 12. סביב דיכאון יש המון המון בושה, המון המון סטיגמה, אז כל השנים הייתי יחסית בתפקוד גבוה, ובפנים הכול התבשל. סבלתי כל הזמן מדיכאון. אני יכולה להגיד שהרגעים היחידים, השעות היחידות שלא חוויתי שמץ של דיכאון היו אחרי הלידות של הילדים שלי. הוא תמיד נמצא שם. הוא חיבל ומחבל בכל דבר בחיים שלי, אם זה בזוגיות, אם זה בעבודה, אם זה בלימודים. תמיד מתישהו מגיע גל ותורף את כל הקלפים. זה חיים של סבל. זה לחיות ללא איכות חיים. אתה אף פעם לא יודע מתי זה יבוא. זה לקום בבוקר ולהתפלל שהיום יהיה יום טוב. לפני כ-3.5 שנים תקף אותי גל חריף של דיכאון שבמהלכו ניסיתי טיפולים רבים, כדורים רבים, שחלקם החריפו את המצב, חלקם לא עזרו. בנוסף ניסיתי גם טיפול בספרבאטו, שזה הקטמין, שגם לא עזר. אושפזתי ב"בית של תקווה". אני בתהליך שיקום. אני מלווה ומטופלת. זאת אומרת שאם אני אחלק את הדיכאון לשניים, לחומר ולרוח, אז ברוח אני מטפלת בכל הכוח, אני לא מוותרת. כשאני שמעתי על הקוצב אמרתי: הנה התמונה השלמה, עכשיו אני אוכל לתת לעצמי את הטיפול המלא של החומר ושל הרוח. ואני חייבת להגיד שכאשר הגיע הסירוב אני לא ידעתי שזה ישפיע עלי ככה, אבל זה נגמר בשבוע במיטה. זאת אומרת, הבנתי שתליתי בזה המון תקוות והאכזבה הייתה מאוד קשה. אני מתחננת שיראו אותנו, שלא נהיה שקופים. מספיק הבושה, מספיק שהכול על סמך סיפור אישי, אין לנו מדדים. זה לא שיבדקו לי בדיקת דם ויגידו: היא סובלת מ-7 דיכאון, עכשיו היא סובלת מ-9 ועכשיו מ-3. בשוטף שלך, כמה זה מפריע לך לניהול תקין של החיים ביום-יום? בשנים האחרונות זה מפריע מאוד. אני עם 50% נכות ו-100% אובדן כושר עבודה. אני עורכת תוכן אז אני מדי פעם עובדת מהבית על המחשב. אני כבר לא יוצאת החוצה מהבית. זה פוגע בכל תחום. נפרדתי מהזוגיות שהייתה לי. אני צפה. אני אדבר בכנות ואני אגיד שאני כאילו במן יומן ייאוש על החיים סליחה,

אני יודעת שזה לא קל ושזה באמת מאוד מאתגר, ואנחנו רוצים להודות לך על זה שאת עולה בזום ושאת נמצאת ועל החשיפה, גם הכתבה ב"ישראל היום" שלך ושל עדן המקסימה. זו אחותה של עדן הראל, למי שלא עשה את הקישור. הן שתיהן הזדהו בכתבה של רן רזניק בתחילת השבוע. אני חושבת שזה נותן הרבה כוח לאנשים להבין שהם לא לבד ולהבין שזו נחלת הכלל וזה לא מישהו מסוים. אנחנו משתדלים כמה שיותר להוריד פה את הסטיגמה ולתת תקווה בהיבט הזה. ולכן אני יכולה להגיד לך שאת יכולה להרגיש פה בתוך משפחה ובין חברים, כי אין כאן שבוע שאין בו דיון בתחום בריאות הנפש, וזה נמצא על סדר יומנו באהבה גדולה. זה גם נותן כוח לאחרים וזה מראה שאפשר, ובאמת אנחנו נלחמים על זה כי אנחנו חושבים שזה מה שנכון וזה מה שצודק. וכפי שאת רואה באמת זה מתקדם. אנחנו גם נסענו לסיור וגם הגענו לכאן היום. ד"ר יואב יכול להגיד לך שהמחלקה מפוצצת והחולים ממתינים והכול עמוס שם. וגם צריך לומר שגם הקטמין הוא טיפול שהוא מאוד מאוד טוב ונגיע אליו. הזמנו את עצמנו לשיבא ולבתי חולים נוספים לסיור נוסף בהיבט הזה כדי לראות איך נעשה שינוי אמיתי וצריך להשקיע בזה בתחום הזה של הנפש. אנחנו בעד כמה שיותר להוציא החוצה וכמה שיותר לאפשר חיים בבית ובמקומות פוסט אשפוזיים או טיפולי יום שמגיעים והולכים וחוזרים לשגרת היום. אסתר, שיושבת כאן, שגרת יומה היא כנסת ישראל. היא מגיעה כמעט לכל דיון בכנסת, ובאמת אני חושבת שזה מחזק גם אותה וגם אותנו ונותן לה הרבה הרבה כוח. נשמע גם את אסתר. תודה לך, יובל. תישארי איתנו כאן, ואם תרצי להגיב בהמשך אז בשמחה.

אסתר, בבקשה. לפרוטוקול אשמח שלא יהיה כתוב שמי המלא.

מעמותת לשמ"ה. אני רוצה להסביר לכם בכמה מילים מה זה דיכאון עמיד. בשבוע שעבר עברתי ניסיון אובדני, אני כמעט לא הייתי אתכם פה היום. זה קורה לי פעם בחודשיים בערך שאני עוברת ניסיונות אובדניים. עכשיו אני אימא, וכולם אומרים את אימא, ואת סבתא, ואני גם פעילה. כמו שיושבת-ראש הוועדה אמרה, ואני גם מודה לה שהיא נמצאת פה כל הזמן, באמת שגרת החיים שלי זה לבוא לפה. אני מקדמת חקיקה. אתמול הייתי פה בנושא חוק הרווחה. אני עושה כל מה שאני יכולה כדי ליצור לעצמי שגרת חיים כמה שיותר בריאה. אני מוסרת הרצאות, אני מנסה לעשות. אני לא מצליחה לעבוד בעבודה רציפה בגלל שאני בדיכאון משמעותי. יש ימים שאני לא מצליחה לקום מהמיטה. אני נראית עכשיו מאוד בסדר, קמתי והתלבשתי ויצאתי מהבית. יש ימים שאני לא מצליחה לקום מהמיטה, ואני שוכבת במיטה מהבוקר עד הערב. אני עם שרוולים ארוכים לא רק בגלל שאני חרדית, אלא בגלל שאני מסתירה כל מיני דברים מתחת לשרוולים. החיים שלי הם חיים מאוד מאוד מורכבים. קשה אפילו להסביר את זה, כי רואים אותי ואני נראית כל כך טוב ואני נראית חיונית והכול נראה בסדר והכול נראה טוב, ובפנים הכול כל כך שבור, כל כך קרוע. אני נמצאת פה ואני לא נמצאת פה. אני נמצאת פה כל כולי כי אני יודעת שזה הדבר היחיד שמציל את החיים שלי, לבוא לפה ולהיות פה. אני נמצאת פה ואני כל הזמן קרועה מבפנים. כל כך קשה לי לקום מהמיטה וכל כך קשה לי לחיות את החיים, כי אני בכלל לא רוצה לחיות אותם. אתם בכלל לא יכולים להבין. כמה שנים את מתמודדת עם המציאות הזאת?

מאז שאני זוכרת את עצמי. עברתי פוסט טראומה מורכבת מאוד בגיל צעיר. צריך לומר,

אלה אנשים שמתמודדים עם שגרת יום של מצב עמיד כבר שנים. כמה טיפולים ניסית? אסתר: אני אימא לשבעה ילדים. בשנתיים האחרונות, מאז שפרצה לי הפוסט טראומה בצורה מאוד משמעותית, ניסיתי יותר מעשרה סוגים של תרופות. הייתי מאושפזת חמש פעמים במחלקות פתוחות וסגורות. הייתי בבית מאזן במשך חודשיים. אני מטופלת בסל שיקום ככל שאני יכולה. אני לא מטופלת בטיפול פסיכולוגי כי הפסיכולוגים לא מוכנים להסתכל עלי, כי הם מפחדים לקחת אחריות לטפל באישה שהיא במצב אובדני. אני עוברת ממטפל למטפל, כי כולם מפחדים לטפל בי. המצב הוא מורכב שאי אפשר לתאר. אני מקבלת את ה"לא" מעוד מטפל שלא מוכן לטפל בי, ואני הולכת להתאבד. משטרה תופסת אותי והייתי בתחנות משטרה והגיעו אלי שוטרים הביתה. הייתי בחדרי מיון. אי אפשר לספור את מספר הפעמים, אי אפשר לספור את מספר הכדורים שלקחתי, ובכמויות מטורפות, והם לא עשו את העבודה.

כל פעם אומרים לי טוב שהם לא עשו, ואני אומרת שזה רע שהם לא עשו. אני כל הזמן קרועה מול הדבר הזה. אי אפשר בכלל לתאר מה זה להיות במצב אובדני. אני על כיסא גלגלים, אני כל הזמן אומרת שהרבה יותר קל להיות אישה על כיסא גלגלים עם שיתוק ברגל וביד מאשר להיות

עם דיכאון. יש לי אח שהיה חולה סרטן מאוד קשה, ועדיין אני חושבת שזה יותר קל, כי לסרטן אתה יודע שיש לך פתרונות, אתה יודע שאתה הולך לבית החולים, יעזור או לא יעזור אבל מישהו מנסה לתת לך פתרון. וכאשר אדם נמצא בדיכאון קשה למצוא פתרון וקשה שיהיה מישהו שיעזור. הקושי הזה להיות מול ההתמודדות הזאת וכל הזמן גם לקבל את ה"לא" וכל הזמן לנסות עוד תרופה והיא לא עוזרת, וגם כשתרופה עוזרת יש לי איזושהי בעיה בחילוף חומרים אז תוך חודשיים או שלושה אני צריכה להחליף תרופה. מה שאומר שאני כל הזמן עם תרופות חדשות, וזה קשה. אי אפשר בכלל לתאר את הקושי הזה, אי אפשר לתאר מה זה בשביל ילדים שאימא שלהם במצב כזה. כמה ילדים יש לך? אסתר: יש לי שבעה ילדים ושני נכדים.

אנחנו כאן כדי לעזור, ובואי נראה איך אפשר לנסות להיעזר גם בדברים האלה. צריך להבין שהדבר הזה צריך להיות נגיש בצורה משמעותית לאוכלוסייה. לא יכול להיות שיהיו כאן אנשים שיילחמו יום-יום על החיים שלהם. הם נלחמים לחיות, והכנסת פה חיה את אסתר ואסתר חיה את הכנסת ביום-יום שלה, ואני שמחה שהיא מוצאת את עצמה במקום הזה. יש לה משהו להיות עבורו ולרצות להגיע לכאן ובאמת לקדם איתנו ביחד, זה לצד זה. אבל אתם חייבים להבין שיש לנו משימה, והיא משימה לטובת אנשים שאנחנו יכולים להשאיר אותם בחיים. לא רק בחיים פרקטית, אלא גם בחיים מבחינת הרצון לחיות, הרצון להיות פעילים וזמינים. אני חושבת שעם כל הכבוד לוועדת הסל וכדומה, הפיילוט הזה צריך להפוך לשגרה. אני חושבת שאין שום סיבה שאנשים שניסו עליהם כמעט את כל הכדורים האפשריים והם נותרו בחיים

כשקוראים את כל ההתוויות של כדורים למניעת אובדנות והאנטי דיפרסנטיים, אחת ההתוויות שם היא בכלל אובדנות.

ההשפעה של הכדורים האלה היא בעצמה השפעה דיכאונית ואובדנית, ואנשים מקבלים שם קוקטיילים. ואחד הדברים היותר קשים בעולם הפסיכיאטריה והנפש זה לאזן אנשים על כדורים פסיכיאטריים. זה באמת ניסוי וטעייה וזה באמת בית מרקחת לשמו. וצריך לומר שאם יש לנו אופציה בצורה כזאת או אחרת לקחת חולים שהם עמידים, ועמידים כבר זמן מסוים, ולנסות לשפר את איכות חייהם וגם פה, צריך לומר את האמת, זה לוקח זמן עד שזה משפיע ועד שזה נכנס, זה דורש טיפול רציף של אנשי מקצוע אז באמת הבקשה שלנו היא גם לסל הבא, והבקשה שלנו היא כרגע לפתוח את זה כבר ואף להרחיב את הפיילוט הלכה למעשה.

כמה חולים נמצאים אצלך ספציפית במחלקה שאתה מזהה אותם כמתאימים לטיפול הזה היום שעוד לא מקבלים אותו? קודם כל, אסתר, אני חייב להתייחס לדברייך ולהיות שותף לכאב שלך. את מביאה באומץ מאוד גדול את הכאב, ואני מודה לך על ההיחשפות. אני רוצה להגיד בנושא אובדנות, רק לא מזמן עברתי ריענון החייאה כרופא שעובד בבית חולים ולמדתי על ABC שכולנו מכירים לטיפול במי שקיבל עכשיו התקף לב חלילה. אולי הגיע הזמן שיהיה גם ABC לטיפול באובדנות. אולי הגיע הזמן שכל רופא, כל איש מקצוע, ילמד את ה-ABC של טיפול באובדנות ושבאמת נקדם טיפול למניעת אובדנות למקום שזה הרבה יותר בעין הציבור והבנה שכולנו צריכים לקחת חלק במניעת אובדנות ולהבין את גודל האסון לכל אדם שנוטל את חייו בידיו. לגבי שאלתך, כרגע יש לי חמישה מטופלים שמחכים לטיפול רק אצלי. אחת שסורבה על ידי ועדה, אחת שהצלחנו למצוא דרך עוקפת שתגיע, עוד אחת שמבקשת, ובסך הכול כחמישה מטופלים שאני יכול מבחינתם להשתיל אותם מחר. נמצא איתנו ת', בעילום שם, בזום. בבקשה. אני מושתל של הסבב הראשון של דצמבר 2020. אישרו אותי דרך ועדת חריגים. אני סובל מדיכאון כבר מעל 20 שנה. ניסיתי מעל 25 תרופות במהלך התקופה האחרונה, 30 טיפולים בחשמל, ושום דבר מזה לא עבד. טיפולים בחשמל אנחנו מתכוונים לנזעי חשמל, שזה השלב המתקדם יותר לחולים עמידים. ואז נודע לי על הטיפול. בדרכים המקובלות פניתי לקופת חולים, אישרו אותי בוועדת חריגים. אני רוצה להגיד שקשה לתאר מה זה. זה לעבור ממצב שאני לא מתקלח ולא מצחצח שיניים ולא יוצא מהחדר חודשים בבית של ההורים, אני בן 39, למקום שהיום, אחרי שנה וחצי של טיפול, אני אחרי קורסים של תכנות והולך לחדר כושר כל יום ובראיונות עבודה ומיחצ"ן את עצמי, מוכר את עצמי בראיונות עבודה, מה שלא חשבתי שאפשרי בכלל לפני שנה וחצי. ואני רוצה להגיד שארבעה חודשים של דחייה זה ארבעה חודשים לא טובים. כל יום שעובר זה יום קרב מבחינתנו, ולטיפול הזה יש תוצאות, לפחות מהמקום שאני נמצא בו, יש תוצאות והתוצאות טובות מאוד אפילו. ממש משנות חיים ומצילות חיים. איך אתה מרגיש היום? בסדר גמור. אני לא אגיד לך שאני חוגג כל היום, אבל אני מרגיש בסדר גמור. אף אחד לא חוגג כל היום, תרגיש בנוח. אני בסך הכול מתפקד, נורמטיבי, פוגש חברים, חדר כושר, קורסים. מה שלא היה קיים לפני שנה וחצי, שהיה רק להיות במיטה ולחכות שהזמן יעבור. אז זה ממש שינוי דרסטי באיכות החיים שלך.

מלהסתכל על השעון מתי לוקחים את הכדור הבא, ללחיות. זה מבחינתנו סיפור הצלחה שאנחנו שומעים פה. תודה רבה רבה.

אני חושבת שזה מפליא בכלל שקיים טיפול למצב קיצוני של דיכאון כזה עמיד. אני יכולה לומר, ליאור, שאני רואה שאתם הוצאתם כבר ב-25 במאי מכתב אל קופות החולים, שדיברתם איתם על כך שהפיילוט עדיין בתהליך ואתם מבקשים מוועדות החריגים לאפשר. לא מבקשים, דורשים. אבל אני חייב להגיד שאנחנו יכולים לדרוש,

מוועדת חריגים לדון בכל מקרה לגופו, בלי שיקולי פיילוט. אנחנו לא יכולים ואין לנו סמכות להתערב בשיקול של כל מקרה לגופו של ועדת החריגים.

אם ועדת החריגים תחשוב שלא מוצע קו טיפול בסל או שיש חלופות אחרות או שאין אובדנות, אלה כבר שיקולים פרטניים שאנחנו בוודאי לא ניכנס כרגע, בטח לא פה, וגם לא בסמכותנו להתערב בשיקול ועדת החריגים. אבל ההנחיה שלנו היא חד משמעית שהוועדה חייבת לדון בכל מקרה לגופו בלי קשר לשאלה אם יש פיילוט או לא. קופות החולים, שמעו והסכיתו. עו"ד יעל פרידל, חברים לרפואה. קודם כל, חברים לרפואה מאוד אהובים עלינו, כי הם עוזרים תמיד כשצריך, הם תמיד נמצאים שם. הם הרבה פעמים אומרים את האמת, כשהם לא יכולים לעזור הם לא יכולים לעזור. אבל הם משנעים תרופות עד הבית לאנשים, הם עושים באמת עבודה מדהימה גם בעזרה וייעוץ משפטי כשאין אף אחד שיעשה את זה והם באמת אנשים שכל כולם לב.

תודה על רבות הפעמים שסייעתם בידינו ובידי אנשינו פה מסביב ושהפנינו אליכם וקיבלו מזור. יש לנו גם פה עדות חיה בוועדה של מישהו שנעזר בכם הלכה למעשה. תודה לכם כל הזמן על כל מה שאתם עושים. לא מובן מאליו. זכינו גם לבקר אתכם, ממש בכניסתי לתפקיד לפני כמעט שנה. עבודה מצוינת, מעולה.

אני עורכת דין. אני עובדת עם עמותת חברים לרפואה. לצדי יושבת שירה, שהיא סמנכ"לית בעמותה, וכל התודות האלה בעצם צריכות ללכת לכיוון שלה.

עוד לא קרה שהעברת משהו שעבר אלי שלא הצלחתי לפתור.

צריך לומר את האמת, וקרדיט עצום אליכם. אני עוסקת במיצוי זכויות, שזה אומר ייצוג של חולים מול ועדות חריגים. במקרה הצורך אנחנו גם מגיעים לבתי הדין לעבודה. בשנה שעברה אני הגשתי חמש בקשות להשתלה של קוצב וגאלי, שלוש למכבי ושתיים לכללית, והבקשות האלה אושרו. האחרונה אושרה במכבי בינואר 2022, אבל זה היה על הסף של הפיילוט,

בתוך הפיילוט. מאז שהוכרז על הפיילוט יש לי שני סירובים מכללית, סירוב אחד ממכבי, סירוב אחד ממאוחדת. יש אישור אחד ממאוחדת, שזה באמת משהו מאוד מאוד חריג ומאוד הופתענו, לא הבנו מה זה. היום, לפני שהגעתי לפה, עברתי על המקרים

ואני יכולה להגיד שאין הבדל גדול בין המקרים משנה שעברה שאושרו לבין המקרים האלה. כולם עמידים, כולם עם ניסיונות התאבדות. הוועדות ימצאו הבדלים. למשל, לא היה ניסיון אובדנות בשנתיים האחרונות,

בשורה התחתונה זה ברור גם מההחלטה של הוועדה שהפיילוט זה הרכיב העיקרי בסירוב. בכל סירוב כזה פניתי למשרד הבריאות, פניתי לחלק מהאנשים שיושבים פה, פניתי לנילי דיקמן שהיא הנציבה. שרשרתי את זה לכל מי שאני יכולה לחשוב עליו שאו עוסק בזה או אמור להיות מסוגל לעזור. היום למשל קיבלתי את התשובה האחרונה מהנציבה, שמסייעת לנו המון בהמון דברים, והיא אומרת: אני לא יכולה לעזור. כמו ששמענו פה, היא יכולה להגיד לוועדות לדון, היא לא יכולה להגיד להם מה להחליט. אין דבר כזה שוועדה אמרה לנו אנחנו לא דנים,

ההחלטות הן פשוט סירוב אחרי סירוב. הצורה היחידה לתקוף החלטה של ועדת חריגים, וזה גם נאמר לנו מהנציבות למרות שאנחנו יודעים את זה, זה להגיש עתירה מנהלית לבית הדין לעבודה. החולים האלה הם כל כך חרדים שהם לא מוכנים להיחשף. יובל שראיתם פה, שגם אותה אני מייצגת, היא היחידה עד היום שהסכימה לחשיפה הזאת. בתחילת שנה הייתה לי אישה בת 72 במאוחדת שסובלת שנים, אמרתי לה: בואי נלך לתביעה, יש כבר הפיילוט, שבית הדין יעמת את קופת חולים מול משרד הבריאות, שהוא יחליט מי צריך לשאת בזה. הרי כשאנחנו תובעים, אנחנו תובעים גם את משרד הבריאות כנתבע פורמאלי. פעם זה לא היה נתבע פורמאלי, כי משרד הבריאות דחה את זה. הן לא מוכנות בשום פנים ואופן, אמרו לנו: אנחנו לא מוכנות לחשיפה. אחת אמרה לי: אני עורכת דין, אני לא יכולה שידעו מזה בכלל. האנשים האלה כל כך שבריריים שאין שום סיכוי להגיע לתביעה חוץ מאשר במקרה של יובל. בקופת חולים אחרת הייתה בחורה בת 27 בדיכאון ברמה כזאת שאמרתי לה: בואי, נגיש את הבקשה ונראה מה קורה. למרות שהסיכוי שיעתרו הוא נמוך. היא אמרה לי: אני לא רוצה להגיש את הבקשה כי הסירוב ישבור אותי. משרד הבריאות מורה לקופות לדון, הקופות דנות, הקופות מסרבות ושם אנחנו תקועים.

כי אנחנו לא יכולים להגיש תביעות,

בחורות בנות 23, לי יש ילדות בגיל הזה, שסובלות מדיכאון 10 שנים. ילדה מגיל 13 עד גיל 23 בדיכאון. ד"ר כפיר פפר מבית חולים השרון, נמצא איתנו בזום? הוא יצא. אז אולי אני אנצל את הדקה להגיד משהו על ועדות חריגים, בתור דובר החולים, למרות שזה לא תפקידי. לקחת את החולים שלנו לוועדות חריגים או להיאבק על הטיפולים שלהם זו כמעט משימה בלתי אפשרית. למישהו שלא יכול לקום מהמיטה לשלוח טפסים, לעמוד בפני ועדה, לקבל את הסירוב שלה, זה דבר נורא קשה. אני רק רוצה שתדעו שחלק מהקושי בטיפול בדיכאון זה שהם צריכים לחזור שוב ושוב לקבל טיפול, שוב ושוב לרופא שלהם, שוב ושוב לעמוד בפני מוסדות, לעמוד בפני ועדה ולבקש זה דבר ענק, לקבל סירוב זה דבר

ובאמת אני שוב חוזר על הבקשה לעשות כל מאמץ כדי שזה

תוספות נוספות? גאיה, מאגף תקציבים, יש משהו שמבחינתכם מעכב בהיבט הזה? לא שידוע לנו. כמו שנאמר, התקצוב בדרך ויגיע בימים הקרובים. עוד הערות? אם לא, אני אסכם ואומר. אנחנו יוצאים להערות ציבור עם החוזר המקורי תוך עשרה ימים, ואחרי עשרה ימים,

שנוכל להביא מזור ובשורה לחולים. זה מבחינת משרד הבריאות, משרד האוצר. אתה הכלכלן

אתה תדאג שהכסף אכן עובר. על איזה סכום אנחנו מדברים בתקצוב של הפיילוט בסך הכול? שלושה מיליון שקלים. לכמה מטופלים בערך זה אמור להספיק? זה בערך 100,000 שקלים למטופל. גאיה, יש סיכוי לנסות להרחיב את הפיילוט הזה בקרוב, או שזה ממש סגור מבחינת סכומים? אלה החלטות של ועדת הסל, זה לא משהו שאפשר להרחיב לאחר קבלת ההחלטות. זה כמובן יכול להידון בדיוני ועדת הסל בשנה הבאה. מה הסיכוי שזה ייכנס בוועדת הסל, לאור הנתונים שהתקבלו עכשיו, שהם נתונים טובים ומצילי חיים הלכה למעשה? ועדת הסל מסתמכת על הנתונים מתוך הספרות בעולם, ששם יש כמובן מידע הרבה יותר מבחינת כמות מאשר בארץ. אנחנו נקבל גם את הדיווחים לגבי החולים בארץ, חוות דעת של המומחים, מימון בעולם. ניקח את כל השיקולים האלה. האם יש משהו שבאפשרותנו לעזור בנושא הזה? אם כן, אנחנו כמובן נשמח. מבחינת ועדת הסל? מה שנראה לכם. אתם רואים בעצמכם את הנתונים, את הדברים. אני חושבת שמבחינת עלות-תועלת למערכת הבריאות, ובכלל למדינה כלכלית,

אם אנחנו מסתכלים בהיבט הכלכלי על אדם שפתאום חזר להיות יעיל לטובת המערכת ויכול לעבוד, קצבאות שאנחנו מדברים עליהם, דברים נוספים שהאדם מקבל, אני חושבת שיש פה

שלא לדבר על אשפוזים ותרופות ועוד. האמת שיש לי רעיון, אבל זה לא בהכרח שלך, זה פשוט פיילוט. בייבי אישי שלי, שזו השנה הרביעית שאנחנו מריצים. כחלק מהחומר שאנחנו מציגים בפני הוועדה זו לא רק הספרות המקצועית ולא רק חוות הדעת של המומחים, כדי באמת לייצר תמונה כמה שיותר רחבה ומלאה, אנחנו מערבים את החולים בתוך התהליך. לפי דעתי בשבוע-שבועיים הקרובים נוציא את הרשימה של כלל הבקשות שהוגשו לסל, ואנחנו ממש יוצאים מדי שנה בבקשה מכל החולים שהתנסו בטיפול ונעלה את חוות הדעת שלהם. אז אם אפשר להפיץ את הבשורה, בשמחה.

אפנה לכולם ואפיץ את זה.

מעולה. את זה אתם בטח תקבלו מאיתנו. ד"ר סבטלנה, סגנית מנהלת בריאות הנפש במחוז ירושלים ממאוחדת,

בבקשה. אין לי הרבה מה להוסיף. הדברים הוצגו בצורה מאוד ברורה ויפה. נכון שבמאוחדת הוגשו עד כמה שידוע לי שתי בקשות שדנו בוועדת חריגים ואחת אושרה והאחרת לא, כמו שהועלה כאן. אני אשמח שהדברים יקבלו את הגיבויים הנדרשים, שהקופות יוכלו לממן כדי לפתוח את השער בדרך המוסדרת והמקובלת. ולאשר את זה בוועדות חריגים, כי אנחנו רואים עד כמה החריג הוא בהחלט חריג וצריך את העזרה שלכם פה. לצורך זה מיועדות ועדות חריגים. תודה רבה. עו"ד יעל נטר, יועצת משפטית בוועדות חריגים של שירותי בריאות כללית, מה את אומרת בנושא הזה? את שומעת את הנתונים, את שומעת את המקרים. אגיד כמה דברים. ועדת חריגים דנה במקרים חריגים. השיח פה סביב הפיילוט הוא לא חריג, יש פה קבוצה שהוצגה כקבוצה של 50 איש בוועדת הסל. אני חייבת כוועדת חריגים לצמצם את הקבוצה כך שהיא תהיה קבוצה מאוד קטנה של חריגים. כך קרה שנה שעברה, באפריל 2021, שהגיע המקרה הראשון אלינו לכללית, אישרנו אותו. ההתוויות היו מאוד מאוד מצומצמות, הוא היה אחרי מספר ניסיונות אובדניים בתוך שנתיים, עם אשפוזים תוך שנתיים, קטמין לא עבד עליו. המקרה היה מאוד קיצוני, אישרנו אותו. ואחר כך אישרנו עוד שני מקרים שהיו דומים בסך הכול לאותו מקרה ראשון שאושר, בהתוויות שגובשו אז על ידי הוועדה. שלושה מקרים הגיעו אלינו, שלושה אושרו. השנה אני רוצה לציין שבחוזר שמתווה את פעילות ועדת החריגים של משרד הבריאות, אני אצטט, כתוב: "השירות המבוקש על ידו אמור להשיג שיפור משמעותי במצבו". הנושא לא עבר סל ועבר לפיילוט.

שייתכן וזה לא אמור להשיג שיפור משמעותי במצבו, ולכן אנחנו אמורים לשקול. אני חושבת שאפשר להסתכל על מקרים בעולם וגם על המקרים הנוכחיים וגם להגיד, הרי יש פה אדם ששום דבר לא עוזר לו, אז ניתן לו להמשיך לסבול עוד ועוד? שני מקרי אובדנות, 20 מקרי אובדנות, אין משהו בבריאות הנפש שהוא זהה מקרה אחד למשנהו. זה לא שבר בירך עם דיס קלקולציה כזו או אחרת. כמובן שלא. אני הגעתי לפה וכמעט בכיתי פה. אנחנו בסוף בפרונט, אנחנו עומדים מול האנשים האלה ומסרבים להם. זה בדמי. הלוואי שיכולתי לאשר, ואני לא סתם נמצאת פה. אני נמצאת פה כי יש לי אינטרס ואני רוצה מאוד לקדם את הדבר הזה. האינטרס שלי שזה לא יהיה אצלך בוועדת חריגים. האינטרס שלי הוא שזה יהיה בסל, כי זה לא כל כך חריג. לו יש חמישה מקרים במחלקה שלו, יש כמה מחלקות בשיבא, אנחנו נכפיל את זה בכל המקומות האחרים והמחלקות וילדים ונוער. יש הרבה אנשים שלא צריכים לעבור את כל הטרללת המטורפת הזאת של ניסיונות אובדניים ולהיות בעמידות מאוד מאוד גבוהה כדי לקבל את הקוצב הזה. אפשר טיפה להקדים תרופה למכה ולתת את זה אחרי שנתיים,

ארבע שאדם מתמודד. לא צריך להמתין 20 שנה, ממש לא. לא צריך להמתין. אני רוצה להוסיף שמבין שלושת המקרים שהגיעו השנה, המקרה האחרון שהגיע דרך עו"ד פרידר לפני כשבועיים נדחה רק אחרי ששוחחנו עם הפסיכיאטרית ווידאנו שאין ניסיונות אובדניים ב-20-15 השנים האחרונות. חייב להיות ניסיונות אובדניים כדי לאשר? לא חייב.

מה האינדיקציה? אם יש לך אדם שנמצא 15 שנה תחת דיכאון עמוק קליני.

חריגים זה אותם חריגים מתוך הקבוצה,

אני אגיד לך מה אני מצפה, וחלילה זה לא אישי כלפייך. אני חושבת שזה כל קופות החולים, כי זו מעמסה ענקית על קופות החולים ועל ההוצאה הלאומית לבריאות. לכן אני אומרת שאתם ביחד איתנו צריכים להילחם שזה ייכנס לסל.

כי באמת אין שום סיבה שלסל הקרוב זה לא ייכנס בצורה רחבה. מדינת ישראל לא יודעת נכון להיום להתמודד עם המקרים האלה בצורה מיטבית. אנחנו לא מאפשרים את אשפוז היום השיקומי כמו שצריך בצורה ארוכת טווח, אין לנו מספיק תמיכה בקהילה, אין לנו תמיכה מספקת במשפחה. זה דורש רווחה. זה דורש פה 360 מעלות סיוע מסביב לאדם בעלויות מטורפות למערכת. הוכחנו שהמערכת הפסיכיאטרית במדינת ישראל נמצאת במשבר, הן מההיבט הפסיכולוגיה הציבורית, הן מההיבט של הפסיכיאטרים בפועל הלכה למעשה. ולכן אני אומרת, במקום שאפשר לפתור ולנסות ולקדם, שם המקום. מאוד אשמח שוועדות החריגים של ארבע הקופות ינסו ביחד לשבת ולראות איך אפשר להוציא מכתב משותף, גם לקראת דיוני ועדת הסל, עם המקרי. לכם יש נתונים הרבה יותר גבוהים, כי יש לכם בתי חולים פסיכיאטריים. יש לך את גהה, את אברבנאל, יש מקומות שאת יודעת הלכה למעשה, את יכולה לבדוק את זה גם בתוך המרכזים לבריאות הנפש אצלך בקופה, כמה באמת צריך את זה בתוך המחלקות. תשאלי את גיל זלצמן, הוא יגיד לך שאצלו בבית החולים בגהה יש כך. תשאלי את יובל מלמד, הוא יגיד לך אצלי כך. לכן אני אומרת, אתם יכולים להוכיח את זה למשרד הבריאות. בסופו של דבר זה נתון לפתחכם ולפתחן של כל קופות החולים, ואנחנו נילחם עבור אותם מטופלים. כי באמת בעולמות בריאות הנפש זו איזושהי הצלה. אני חייבת לומר ביחס לכל שאר האנטי דיפרסנטים, אני חושבת שהגישה בבריאות הנפש צריכה להשתנות וצריך להפוך את הכול, להוציא את כולם החוצה ולהשקיע המון בקהילה ובשיקום היום ולתת לכולם לעשות ספורט. מבחינתי גם ספורט תחרותי, כדי שיגיעו למקומות הכי גבוהים שיש. זה משחרר סרוטונין, זה מעלה את מצב הרוח, זה עושה הרבה דברים טובים. אבל צריך להשקיע וצריך גם לעשות איזשהו שינוי גישה.

אם יש משהו שעוזר ומצליח להביא מעט מזור כי בבית החולים אין מזור, זה קשה גם מבחינת הנתונים הפיסיים, היינו שם, זה קשוח. יש מזור, אבל זה קשוח. מנהלת בית החולים נלחמת על כל דבר שם, וזה מטורף. אז אם אפשר להביא מזור למזור ולשאר המקומות,

אנחנו נעקוב ונמתין. כל מה שאתם צריכים, משרד הבריאות, ונוכל לסייע לקראת הסל הבא, אנחנו פה. גם אם לא פיסית פה, אני לא יודעת מה יקרה לכנסת הזאת,

לא עלינו המלאכה לגמור ובטח לא אנחנו המחליטים. אבל עד אז, שנהיה בריאים בנפש ובגוף. תודה רבה לכולם. הישיבה ננעלה בשעה 14:49.